אני שמח ומתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. סדר היום הוא קהילת יהודי מרוקו שנמצאת במרוקו, לא קהילת יהודי מרוקו שנמצאת בארץ, ומה קורה איתם ומה יהיה איתם בתקופת הקורונה ואיך אנחנו נעזור להם בגל הבא ואיך אנחנו נצטרך לעזור בקהילה הזו, מכיוון שהתורם המרכזי שלהם נפטר לצערי הרב בקורונה, הוא החזיק את הקהילה ממש. אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות כרגע, אין שם קהילה גדולה, אבל מה שיש, יש. אני שמח שגם שר הכלכלה

השר המקשר בין הממשלה לכנסת נמצאים כאן, ושניהם ילידי מרוקו. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם: אני יליד הארץ. גם אני יליד מרוקו. דרך אגב. אז אתה כמעט.

מזכ"ל

נמצאים איתנו גם נציגים של יהדות מרוקו בארץ שמטפלים בקהילה בחו"ל, ואנחנו נאפשר להם לדבר אחר כך.

לכן נמשיך ולאחר מכן תציגו לנו אותו. השר פרץ צריך ללכת מוקדם, לכן נאפשר לו

שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ כבוד השר

ולצידה תפילה לשלומה של מרוקו ולשלומו של המלך, זה אחד הדברים המאוד מעניינים שבהם קהילה יהודית גם מקבלת את המעמד המיוחד שלה. תקופת הקורונה היא תקופה שתפסה את כולם ברגעים לא פשוטים, ודאי עוד ידווח כאן, אני לא אחליף את מי שהולך להקרין את הסרט ולהקרין את הפרטים, אבל הקהילה מצאה את עצמה שבשל אירועים שהתקיימו שם, אז נפגעו חלק מאוד משמעותי מבני הקהילה שם. אני לצערי, שלושה מקרובי משפחתי נפטרו שם. נמצא כאן יהודה פרץ שאחיו אמיל, ראש המשפחה, אחד האנשים שבאמת מחוייב לישראל, יש לו בית בישראל,

יחד עם אשתו סימון, שבאמת זוג נפלא, אני ביקרתי אותם, ומדהים איך הם הפכו ל, הביאו את התכונה הזאת להיות מורים קודם כל ואחר כך רק אנשי עסקים, אמיל היה הראשון אולי שהקים בית ספר לפקידות ולהנהלת חשבונות שכשהייתי מגיע לשם הייתי רואה מאות, מאות של, לא בנות יהודיות, בנות מוסלמיות שלומדות שם, מקבלות אצלו את ההכשרה. גם סימון הייתה מורה לחשבון ולמתמטיקה ולימדה מקצועות מאוד מיוחדים שם במרוקו. והבן ארי, שהוא בעצמו היה איש עם תעודות והכרה בתחומי המתמטיקה והמדעים, אבל הוא הפך לאיש עסקים מאוד מאוד ידוע. הוא היה נדבן גדול ולצערנו הראשון שנפגע מהקורונה היה דווקא הבן, דווקא ארי, בן 52. איש מקסים, כל מי שפגש אותו והחברים כאן פגשו אותו הוא שובה לב, מקיים את האמירה הזאת של מתן בסתר, המון תרומות שהוא נתן התגלו לנו רק בתקופה לאחר שהוא נפטר. שלפתע הגיעו אנשים לספר על מה התרומות שהוא נתן, אני מניח שיהודה יפרט על כך יותר ממני. אבל אין ספק שזאת הייתה מכה קשה לכל המשפחה. לראות את העובדה שהילדים שלו לא יכולים להשתתף בלוויה, אנחנו עצמנו השתתפנו בלוויה בזום. כולכם מכירים את קזבלנקה, כולכם יודעים איזה כבוד גדול יש ליהודים שם בעיקר לבתי העלמין בכל רחבי מרוקו, ששם המלך באופן אישי נתן הנחיות שמבחינתו בתי העלמין של היהודים במרוקו זה דבר שהוא דורש להגן עליהם, לשמור עליהם, והייתה תקופה שבבת אחת הקימו חומות וגדרות סביב כל בתי העלמין, אפילו בבית העלמין בישוב שבו גם אני נולדתי וגם אמיל, אח של יהודה, הדוד שנפטר, גם הוא נולד שם בקהילה מאוד קטנה שנקראת בוז'אד. יום אחד הגעתי לשם וראיתי חומה מפוארת שמקיפה את בית העלמין, שהסתבר שזה בוצע לפי הוראה אישית, ישירה של המלך, כדי להביע את ההערכה שלו לקהילה היהודית שנמצאת שם וגם למסורת שלה ולהיסטוריה שלה. היה קשה לראות את ההלוויה הזאת בזום, אנחנו בבית העלמין בקזבלנקה מבקרים כשהולכים לפקוד קברים של משפחות שאנחנו מכירים, אבל בית העלמין מטופח מאוד, אבל לראות את השיירה עם כל המלווים שבאו לשם, עם כל התלבושות, תלבושות ההגנה שעטו סביבם. אני רוצה להדגיש דבר אחד. ביום שנודע לי שארי אושפז בבית החולים בקזבלנקה, התקשרתי למנהל בית החולים כאן בתל השומר,

ואמרתי לו שאני מבקש עזרה. רציתי לוודא שאכן הוא מקבל את הטפול הטוב ביותר שאפשרי, והוא מינה את מי שמנהלת שם את מחלקת הקורונה, יעל חביב, ואכן הצלחנו ליצור קשר בין שני הפרופסורים עם הפרופסור שטיפל אישית בארי לבין יעל, היא חזרה אלי ואמרה לי 'תשמע, הם נותנים לו את הטיפול הטוב ביותר. אם הוא יחזיק מעמד ב-3-4 ימים הקרובים, הוא כנראה יצא מזה'. לצערנו היא צדקה, הוא לא החזיק מעמד. הוא לא החזיק מעמד ונפטר, ולאחר מכן גם אבא וגם אמא שלו נפטרו אחד אחרי השני, למרות שלזכותם של ההנהגה במרוקו, גם כשהיו צריכים לאשפז אותם בבית חולים מיוחד, להעביר אותם מבית חולים לבית חולים אחר שהוא היה יותר בית חולים שטיפל באישי צבא ומנהיגים במרוקו, עשו את זה, לא חסכו שום מאמץ כדי להציל אותם. מיד עם היוודע מותו, קיבלתי פה המון המון פניות, חלקם לא נגיד כאן, מכיוון שהועדה משודרת, אבל באמת, כל המנהיגות במרוקו התקשרה כדי להשתתף באבל, להשתתף בצער הגדול, ואני חושב שאתם תשמעו הרבה סיפורים על ארי ועל המשפחה שלו ועל התרומות הגדולות שלו, אבל אני רוצה רק סיפור קטן, דווקא ממקום אחר. כאשר שר ההשכלה הגבוהה דהיום, זאב אלקין, הוא כיהן כשר להגנת הסביבה והיה אירוע בינלאומי במרוקו. כפי שאתם יודעים, מרוקו היא אחת המארחות, גם דודי היה שם. דודי היה איתו.

אז דודי יספר לכם. איזה ערב מדהים ארי עשה לכבודם במרקש, פשוט יוצא מן הכלל. ומה שטוב, הרי התכונה של מרוקו להיות מארחת של כנסים בינלאומיים, תוך כדי כך שהיא מתחיבת לפתוח את שעריה לכולם, כי כאשר יש כנס בינלאומי הוא מקבל מעמד של כנס כמו האו"ם. כמו שהאו"ם נפתח בפני כולם ויש ציר מיוחד להגיע לאו"ם, כשהאיראנים נכנסים לארצות הברית, שהם אויבי אמריקה, אבל אי אפשר למנוע מהם להגיע לאו"ם, הם מגיעים ישירות, במסלול מיוחד שהוא מסלול שמגיע למקום. ומרוקו באמת נערכת ונותנת כבוד ומעמד מיוחד במינו למשלחות, אני מניח שדודו יוכל להרחיב על כך, אנחנו לא ניכנס לשמות ופרטים, יש שמות שעדיף לא להזכיר אותם, שמאוד מאוד רוצים לתרום ולסייע לקשר, אבל ארי היה ציר מרכזי. הוא ידע לתת את הטעם הטוב של מרוקו לכל מי שהגיע מישראל. בנוסף, לאירוח הרשמי שכולם קיבלו שם. אני מודה לך על היוזמה הזאת, אני חושב שזו יוזמה במקומה. בהחלט חושב שהאחריות של מדינת ישראל שאנחנו, תעודת הביטוח המרכזית של כל יהדות העולם מוטלת גם לפתחך, לפני שדודי ידבר, אני רוצה לנצל את ששרים נמצאים פה, מהסיורים שעשיתי בעולם

השדולה של הסוכנות היהודית, ראינו שיש קהילות, אני לא מדבר על הקהילות הגדולות כמו ארצות הברית, לונדון, צרפת,

שם הם מסתדרים. איפה הבעיה? בקהילות הקטנות של 2,000, 3,000 איש, הם לא מסוגלים לקיים חיים יהודיים אמתיים, לא בתי ספר, לא סיוע לקהילה הזקנה, לא שמירה, לא אבטחה. אני הולך לבקש מהממשלה ומהסוכנות, הגיע הזמן שאנחנו נסייע לקהילות הקטנות, אחרת לא יהיו יהודים בשום מקום בעולם. וזה דורש מאתנו גם לעשות איזו שהיא קרן, גם שהסוכנות תתן חצי וגם שהממשלה תיתן חצי, כמו שאנחנו עושים בדברים אחרים. הקרן הזאת, תפקידה יהיה לסייע לקהילות הקטנות, כולל קהילת מרוקו, כולל הקהילה שם. זה דבר שאנחנו צריכים לדון עליו במסגרת דיוני התקציב. יש לנו ישיבה בעוד שבועיים-שלושה עם יו"ר הסוכנות, אני מקווה לסגור את זה שם, ומקווה לסגור את זה בממשלה, כי בלי זה, אני אומר לכם, הקהילות הקטנות של 2,000 איש לא יכולים להתקיים. לא בפרגוואי, לא בפרו, לא בצ'ילה, לא במרוקו. אין אפשרות כזאת, פשוט הם לא מסוגלים. אז מה אנחנו רוצים? לעלות הם לא יכולים, לא כולם יכולים לעלות. הלוואי שהיו עולים. אבל יש כאלה שנשארים בכל זאת מכל מיני סיבות, ואנחנו צריכים לאפשר להם, הגיע הזמן שהמדינה תעזור לתפוצות ולא רק התפוצות יעזרו למדינה. לכן אני אצטרך את העזרה שלכם פה בעניין הזה. זה גם יפתור את הבעיה של יהודי מרוקו, לפחות בשלב הראשון. כבר עכשיו אני ארצה לבקש, אני יודע שמהממשלה זה יותר קשה,

לבקש מהסוכנות על חשבון אותה קרן, שישקיעו טיפה ביהדות מרוקו כבר עכשיו ויחזירו להם את זה במסגרת הקרן הכללית שתוקם. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם: צהריים טובים. אני לא אחזור על הדברים שהתייחס אליהם השר פרץ, אני רק אספר באמת את הסיפור, אני מסכים דרך אגב עם דוד, אנחנו היינו גם בדרום אמריקה בסיור לפני כשנתיים, וגם אני בקשר רציף עד היום עם הקהילה בארגנטינה, הקהילות היהודיות בדרום אמריקה. שם היא גדולה. אין בעיה כל כך. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם: בעיה קשה. בתקופת הקורונה במיוחד, יש להם בעיה מאוד מאוד קשה, בתי הספר היהודיים שם הם בדרך כלל ממומנים על ידי חלק מאנשי הקהילה, והם שוחחו איתי לפני שבוע, ויש בעיה מאוד קשה וכשהיינו בסיור, אמרנו שהגיעה העת של מדינת ישראל אחרי כל השנים, קהילות העולם סייעו למדינת ישראל והגיעה העת שעכשיו מדינת ישראל תסייע להם חזרה, בגלל שאחרת החינוך היהודי שם וכל הסיפור של היהדות יילך וייעלם. לכן יש חשיבות עצומה. לגבי יהדות מרוקו, היא יהדות מאוד קטנה, באמת קהילה מאוד קטנה, קהילה מאוד שורשית, מאוד מחוברת למסורת ולדת. ביקרתי אצל ארי מספר פעמים, דרך אגב, כשהיינו בוועדת האקלים לפני כשלוש שנים כמדומני, מרוקו אירחה את זה, אני הייתי יו"ר ועדת הפנים,

יהודה גם הצטרף אלינו, ארי אמר 'חבר'ה אני רוצה לעשות ערב לכל חברי המשלחת'. אמרתי לו 'אהלן'. ואז הוא ירד למרקש, יש לו שם מתחם מפואר, לא חשוב, הוא הביא, הוא באמת הזמין קרוב ל-100 יהודים מקזבלנקה, מרחק של 700, 800 קמ', מרחק גדול, הוא עשה שם באמת ערב פשוט מפואר באמת, קשה אפילו לדמיין אותו, על מנת לעשות כבוד למדינת ישראל. הוא ראה את זה, בוודאי שהוא מכבד את המשלחת של מדינת ישראל.

היה אחד מראשי הקהילה שם, הוא החזיק גם את כל בתי הכנסת שם, הוא היה איש מחובר כפי שאמרתי למסורת. כל שבת שהיינו באים, היינו הולכים לבית הכנסת שם, הוא היה הבנאדם המרכזי שם, ומה שאפיין אותו באמת שהוא היה איש של חסד. הוא היה איש של חסד עצום, אני לא מכיר דברים כאלה.

לא רק במרוקו, הוא החזיק הרבה ישיבות במדינת ישראל, הרבה כוללים, הוא היה תמיד נמצא בכל אירוע שאתה רק מספר לו, הוא שואל 'במה אפשר לעזור'. כששמעתי שהוא נפטר הייתי בהלם, בשוק. לא האמנתי, בחור צעיר, ללא שום מחלות רקע. שום - - - השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם: לא. נראה הר אדם, מה שנקרא. יהודה מספר לי, תבינו את התהליך ומה קרה כאן. ביום רביעי הוא הרגיש לא טוב, בגלל שהוא השתתף באיזו חתונה שהייתה שם - - - בפריז.

הוא נדבק בפריז. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם: באגאדיר. באו יהודים מפריז להשתתף בחתונה הזו, וכנראה שם הוא נדבק וזה היה ביום רביעי והוא לא הרגיש טוב. נלך לסוף, ביום חמישי הוא נפטר, לאחר שבוע ויום. זה פשוט לא יאומן התהליך שקרה פה. אמא שלו נפטרה ביום ראשון. שלושה ימים אחרי. ואבא שלו לאחר עוד כמה ימים. זו פשוט טרגדיה שהיא פשוט בלתי נתפסת. כשיהודה התקשר אלי, אני כבר לא יכלתי, לא הצלחתי לעכל את קצב האירועים פה. ניסינו להביא אותם לארץ, במטוס פרטי, ולא קיבלו אישור. השר המקשר בין הממשלה

משפחת פרץ הם משפחה מאוד מאוד מוכרת כפי שאמרתי, מאוד מכובדת, ובאמת כל הקהילה נכנסה שם להלם ושוק וגם כל מי שהכיר את המשפחה. דרך אגב, ימין היה יהודי יקר, האבא, גר כאן בנתניה, הוא אגב עשה עליה מתוך ציונות, אבל הוא היה נוסע מדי פעם לשם בגלל שהיה לו את המרחק עם הנכדים וכולי, אז הוא היה נוסע גם למרוקו. הבעיה,

בסיפור הזה, שאני לא יודע איך עושים את ההבחנה הזאת, אבל כשהתחלנו לדבר על זה, יהודה התקשר איתנו, אז הייתה פה ההבחנה שמרכז חייו לא בארץ וכולי, הוא ישראל, דרך אגב, עם דרכון ישראלי. עשה עליה מתוך ציוני, זה יהודי מבוגר.

רק מציונות נטו. הוא יכל להישאר במרוקו. לא רצו לאשר לו להגיע. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם: דרך אגב, יש להם משפחה מאוד מאוד אמידה, יש להם נכסים בכל העולם. הוא גם היה אחראי על בית הכנסת כאן, במגדל, מה שעניין אותו זה שיש בית כנסת באמצע המגדל. זה היה החיים שלו. הוא היה בא לשבתות, נשאר פה חודשים. הוא היה בנתניה שם, היה סביב בית הכנסת שם וזה היה העולם שלו, הנכדים ובית הכנסת. הוא היה שם, הוא נתקע שם באיזה שהוא ביקור שהוא היה, ואז באמת היה משבר הקורונה שזה משבר לא פשוט. זה באמת אתגר עצום לכל העולם ובוודאי אנחנו. לאחר שהוא חלה, הוא רצה לבוא לארץ אבל בסופו של דבר התאשפז שם ולא איפשרו כל כך לאנשים ישראלים שלא היו מספיק חודשים בארץ או משהו בדומה לזה, להגיע ארצה.

למיטב הבנתי, כל מי שיש לו דרכון ישראלי, יכול לבוא מתי שהוא רוצה. לא, אי אפשר היה להכנס לארץ אז. אל תשכח את זה. לגבי ההורים, יש להם אזרחות ישראלית,

הם לא נתנו להם. מה שאומר דודי זה נכון. מרכז חייהם לא היה בארץ,

אותה החלטה, כנראה שיכול להיות שלא הייתה החלטה, יכול להיות שמישהו קיבל החלטה מקומית, אני לא מכיר את כל ההשתלשלות, ומה בעצם החוק אומר. צריך לחשוב על זה לקראת הסבב השני, אם יהיה. לחשוב על זה מראש. סליחה דודי, יש לי פה את הוואטס אפ, שלחה לי המזכירה של שר החוץ אז,

היא אומרת חד משמעית, היא כותבת פה, היא שלחה לי את זה לאחר שביקשתי ממנה שאני רוצה במטוס פרטי להביא את אח שלי לישראל וכל העלויות על חשבון משפחת פרץ, כך כתבתי לה במכתב. כולל הרפואיות.

הכל עלי. שלא יגידו משהו כספי. התשובה שלה הייתה 'תודה רבה על פנייתכם, לקהילה היהודית במרוקו היסטוריה מפוארת בעבר ובהווה, לא פחות חשוב ב- - - במדינות העולם בכלל, ובמדינות ערב בפרט. אנחנו כמו כל אזרחי העולם חווים את הקושי והדאגה שלכם לבריאות הקהילה. כמו שאתם יודעים בזמנים אלה ממשלות רבות בעולם ביניהן ישראל חסמו לחלוטין את גבולות המדינה לכל מי שאיננו אזרח או למי שמרכז חייו איננו במדינה'. זאת אומרת אחי הוא אזרח,

אני עניתי לה 'מירדן הביאו, מאיטליה הביאו, כי אחמד טיבי ביקש. אבל אני ביקשתי לא'. אין לו תושבות. משמעות חוקית אין, זה לא חוק בכלל.

'לא נוכל להיענות לבקשתכם להגיע לישראל בימים אלה'. זהו, עכשיו אני צריך להביא אותו בארון.

צריך לחשוב איך אנחנו, לקראת, יהיה עוד סבב - - - למחרת,

הוציא בטוויטר, שזה עשה גם בעיה. הוא כותב ' הגיעו אלי פניות מהקהילה היהודית במרוקו, לסייע בהגעתם לישראל של עשרות יהודים בעלי אזרחות כפולה מרוקאית', זאת אומרת כפולה מרוקאית וישראלית. 'הנחיתי את אנשי משרד החוץ לתת להם את כל הסיוע הנדרש לשם הגעתם לישראל בטיסה מסחרית או בטיסה פרטית שהם יארגנו תוך הקפדה על כל הכללים הדרושים לשמירת שלום הציבור בישראל' וזה עשה אחר כך בעיות, ששם הייתה קבוצה ישראלית שהתעכבה חודשיים בגלל הציוץ הזה.

תודה יהודה. כן כבוד השר. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם: אני רק רוצה לסיים באמת, הטרגדיה כאן התעצמה גם כשראינו את הלוויות בזום, זה היה בקושי מניין, גם כאב שגם אפילו לא יכלו ללוות אותם גם בשעות האחרונות לקבורה כמו שמגיע להם, בוודאי, וההערכה הרבה שיש לקהילה כלפי המשפחה. אז באמת אני עד עכשיו לא מעכל את זה, אמרתי ליהודה, אני עד היום בשוק והלם, אני מחכה בע"ה שהסיפור של השמיים ייפתח, לפחות ניסע ונעשה שם אשכבה ונקרא פרקי תהלים על הקברים. ובאמת אני רוצה גם לנחם את המשפחה בהזדמנות הזאת. ניחמתי אותם, אבל אני רוצה לחזק את יהודה ואת יעקב האח ואת כל המשפחה,

את כל היהודית במרוקו ואת כל הקהילות היהודיות בעולם בתקופה של הקורונה שהיא באמת תקופה מאוד מאוד

תודה דודי. רק עוד משפט, אדוני היו"ר. אני שמעתי את השרה עומר ינקלביץ' מדברת בעניין של מה שאתה אומר, לגייס כסף לטובת- - - מה היא אמרה? היא אומרת שהיא הגישה בקשות.

אני מדבר על זה כבר שנתיים, אבל עכשיו זו ההזדמנות כי בונים תקציב חדש. אז היה תקציב לשנתיים ולא יכולנו להתעסק איתו. אנחנו רתומים. אין מצב שהמדינה לא תסייע. אין דבר כזה. זה לא כסף גדול גם, בינינו. אנחנו לא נתחיל עם כסף גדול. וזו ההזדמנות, ואנחנו נבקש את זה, יש המון מצ'ינג, אז נבקש מהסוכנות ונבקש מהמדינה. לא קרה שום דבר. אני בטוח שתעשה זאת, אני מודה לך. תודה שבאת. לגבי מינהל האוכלוסין, תחשבו איך אנחנו פותרים את הבעיה לקראת הפעם הבאה. כי פעם הבאה תהיה. או עוד מעט, או בחורף. אנחנו מודעים לבעיה הזאת. איך אנחנו פותרים את העניין הזה. זה לא רק לגבי קהילת מרוקו, זה חל לגבי כל הקהילות. אבל זה דבר שצריך לפתור אותו. אנחנו נציג את הסרטון.

נמצאת איתנו דרך ה'זום', הכתבת סיוון רהב מאיר. ברוכים הנמצאים ותודה רבה על הזכות לדבר בוועדה על הנושא החשוב הזה. אני באמת רגילה להיות מהצד ששואל את השאלות ולא מדבר בוועדות,

אני חייבת להגיד משהו על הכתבה הזו.

מהארץ, ויהודים יוצאי מרוקו מכל רחבי העולם שזה נגע בהם. אני יכולה להראות לכם בוואטסאפ שלי, סבתא שלי בכתה, אמא שלי בכתה 'ראיתי, התרגשתי' זה הזכיר לדעתי להרבה אנשים את מרוקו, את הגעגוע, את הקשר המיוחד,

אמרתי למשה פייגלין שהמפלגה שלו לא משהו,

זה גם מביא רייטינג

זה דבר ראשון.

להציע להיות אקטיביים,

אבל זה קטונתי, אני לא יודעת לארגן מבצעי עליה.

השניה, להיות שם בשבילם, עוד לפני שהם עולים על המטוס, פשוט להיות.

להיות שם ברמה הכי קטנה, הכי בסיסית, זה מחולל פלא. אני אסיים עם סיפור קטן. הייתי בזום עם קהילת KMS, kemp mill synagogue. הם בכלל ממרילנד בסילבר ספרינג מארצות

אז תודה, ואני כבר עובדת על הכתבה הבאה. הבנתי שיש ציפייה לעוד סיקור תקשורתי מהסוג הזה. קודם כל תודה על מה שאמרת ותודה על הכתבה. היא הייתה מאוד חשובה באמת.

וגם תתייחסי למצב הקהילה מצד אחד, ומצד שני, העובדה שהתורם המרכזי,

התורמים המרכזיים נפטרו, זה גם האב וגם הילד,

הקרובים? קודם כל אני גם ילידת מרוקו ואני עזבתי את מרוקו בשנת 1985, אבל אני ילידת מרוקו ומאוד גאה להיות

בוז'י גם, המלך פשוט יצא מגדרו כדי לתת טיפול ליהודים. מחלקה שלמה בקליניקה פרטית ששייכת לאזרחי קטאר ניתנה ליהודים, בבית החולים, לחולים המאוד מאוד קשים

הוא היה צריך להיות היום אבל הוא לא יכול היה להגיע.

אני מתנצלת אבל אני לא אוכל לתת הרבה פרטים, אבל אנחנו עובדים יד ביד עם רשות האוכלוסין. אוקיי. פרופ'

כל הפעילות פה שלנו היא פעילות שהיא מונחית

אני מתקן.

אבל כל מי שיש לו פספורט ישראלי יכול להגיע למדינת ישראל. זה ידוע לכל הלשכות? בוודאי.

אבל ישראלים יכולים להגיע. דרכון ישראלי, חברות התעופה לא מעלות מי שאין לו דרכון ישראלי.

צריך לטפל בזה. לדעתי צריך לטפל בזה

נכון להיום, מדינת ישראל סגורה ליהודים שאין

פונים למשרד החוץ,

צריך להיות במינהל האוכלוסין מישהו שאפשר לדבר איתו,

וגם להוציא הנחיות שהאנשים ידעו מה קורה. ואני מדבר על קרובי

ויש אישור למומחים בתחומים שונים בשביל הרציפות התפקודית של המשק,

אני אנצל את זה שאתה גם רופא.

המרכזי זה שאלה ערכית - - - אז קודם כל השאלה הערכית לדעתי, לתת ליהודים לעלות. אין מצב כזה שמדינת ישראל תהיה חסומה. אני לא מדבר על אלה שהם חולי קורונה ויש בעיית הוצאות

אז אם אפשר כבר תבוא מוכן עם הפתרונות לפעם הבאה. אני סומך עליך. אתה גם רופא, לכן אולי בפעם הבאה תזמינו גם את נציג משרד הבריאות, שהוא יבוא, ואז אפשר לפתור את כל הבעיות בבת אחת. יהודה רצית להגיד עוד משהו?

נושא החמ"ל, אני אלך קצת יותר קיצוני. אדון מור יוסף, בוא נגיד שמחר יש בעיה במדינות ערב,

קליטת עולים חדשים דוברי צרפתית, מרוקו דוברת צרפתית.

כן. ארגון גג לעולי צרפת, אנחנו עמותה שמאגדת. אני רוצה

להגדיל בשבילם לתקופה מסוימת את סל הקליטה כדי לאפשר להם לעשות הכשרות מקצועיות,

יש משפחות צעירות שם, יש הרבה ילדים בקהילה. אנחנו מדברים על 400 ילדים מתוך 1,500 נפשות. יש משפחות צעירות ויש גם 20% קשישים. אז אני מניחה שמי שפתח תיקי עליה,

אני מדברת על קשישים שחיים לבד. הם דאגו לקהילה שלהם בצורה יוצאת דופן, גם בעזרת התרומות של הקהילה עצמה, יש אנשים עשירים בתוך הקהילה, לא רק אנשים ממעמד סוציו אקונומי בינוני או נמוך. אז הם הסתדרו, אבל להבא באמת צריך לדאוג, מה ההשלכות שיהיו בעתיד. אני רוצה גם לבדוק איתך גם את האפשרות של קליטה מותאמת למשפחות האלה.

אנחנו מדברים על זה. מה ההמלצה? ההמלצה שלי היא עבורם,

יש מסלולים שכבר קיימים של סל קליטה לתקופה מסוימת. אפשר או להגדיל את סל הקליטה עבורם או להאריך אותו, כדי שיוכלו בו זמנית לחפש עבודה, ללמוד עברית וגם לרכוש איזה שהוא מקצוע. יש עיירת פיתוח בשם ירוחם, יש שם ראשת עיר,

שאמרה לי 'מרים, אני קולטת אותם מיד ואני אתן להם את כל המעטפת שהם צריכים אם הממשלה תדאג להם בשנה הזאת שהם צריכים גם לרכוש מקצוע, גם ללמוד את העברית'. יש הרבה עיירות שמוכנות לקלוט את הקהילה. את המשפחות האלה. את המשפחות האלה. יש דיור פרטי במחירים מאוד מאוד נמוכים והם יכולים להסתדר. אבל היא צריכה את העזרה התוספתית הזאת. אני מדבר על מקבצים, כמו שעשו פעם, מקבצי דיור לעולים לרוסיה, אני מדבר על מקבצי דיור שיעשו לעולים מכל מיני, באופן כללי. אני רוצה להוסיף משהו. בעזרת משרד העלייה והקליטה עולים ממרוקו והרבה אנשים חסרי יכולת שמגיעים, מקבלים דיור ציבורי לאחר שעברו ועדת חריגים.

את יודעת כמה זמן לוקח לקבל דיור ציבורי במדינת ישראל? זה כמו להרוויח במפעל הפיס. אני אתייחס אחרי זה. התור הוא נוראי, בואי, צריך להגיד דברים מדויקים לפרוטוקול. אני אתייחס לזה אחר כך, כי יש דברים שכמו שאמרתי, אני לא יכולה להגיד לפרוטוקול. אבל אני כן רוצה להתייחס, חוץ מסל קליטה שכל עולה מקבל, עולים ממדינות ערב מקבלים ממשרד העליה והקליטה גם קרן נמלטים, שזה עוד קרן שמקבלים בגלל שהם מגיעים מאותם מקומות. זה עוד סכום של כסף שמקבלים. משרד הקליטה איתנו בזום, הם יפרטו מה הם מקבלים. הם מקבלים את זה אם הם מגיעים ממדינות כאלה. אבל אדם שבא לארץ במצב הזה צריך מקום מגורים, צריך עבודה. צריך ללמוד את השפה, צריך מקורות מחיה בשנה הראשונה. מה שנותנים זה לא מספיק.

טוב. מישהו מהאורחים רוצה לומר משהו? שלום לכם מר ביטן, ולכל חברי הוועדה. קודם כל תרשו לי להודות לראש הממשלה ולמל"ל,

לניר ברקת, ובכלל טוב להיות בישראל אחרי ארבעה וחצי חודשים.

וברוך השם באדיבותו של מלך

אזולאי ואנשים טובים מסביבנו הצלחנו להגיע לישראל, שזה,

עם ישראל חי וקיים ותודה רבה מעומק לבי, ובשם כל הנוסעים. דבר נוסף ברשותכם, אתם צריכים להבין שהיום יש עוד 15 ישראלים במרוקו. בזמן שאני מדבר איתכם עכשיו יש עוד קבוצת ישראלים

אלון מימון מאל ג'דידה, אלון בן נעים מהעיר פז, משפחת ביטון שהם אזרחים ישראלים ועוד ארבעה מוסלמים ועוד שלושה-ארבעה שאני לא זוכר את

כבוד שר החוץ, פעם אחת אני פניתי אליו והוא כתב מה שכתב בטויטר, לא ניכנס לזה כרגע. מה שכן חשוב, ברשותך, מר ביטן, כל הנושא הזה,

אני מבחינתי, הלוואי

אני מבטיח לך שזה ייבדק. אילה סבן ממשרד הקליטה בבקשה.

אני רק רציתי להוסיף משהו בהמשך לאריאל, היא אמרה את זה מאוד יפה. הקליטה לעניין מרוקו היא חלק מקליטה של קרן נמלטים ולכן הם מקבלים אקסטרה בנוסף לסל הקליטה, הם מקבלים מענק

הוא לא יכול.

אבל יש תכניות מיוחדות ויש אפילו החלטות

ומבצעי אותן? וזה הולך, וזה מאוד עוזר. אתה דיברת על תימנים, זה ממש - - - התימנים אני יודע שהם נמצאים במרכז קליטה ברחובות כבר שש-שבע שנים. אני לא רואה איפה הקליטה. הם נמצאים במרכז קליטה. טוב לכולם שהם נמצאים שם. לא, זה הפך לדיור קבע שם.

אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להכנס לזה כוועדה. אני מדבר על מקבצי דיור, לחזור ולעשות מספר מקבצים לעולים האלה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לעשות איזו תכנית תעסוקה, הכשרה לתעסוקה לאלה שבאים. השרה ביקשה לקיים דיון בנושא תעסוקת עולים ואפשר לעשות את זה כנושא נפרד. בשונה מ- - - אין בעיה, אנחנו נתכלל את הדברים האלה. אנחנו בקעליטה הקמנו שני מרכזי תעסוקה לדוברי צרפתית. ואם צריך החלטות ממשלה, אז צריך החלטות ממשלה.

הנושא מס' 1, בעיה במדינת ישראל זו בעיית הדיור. הרי לא מצפים מעולה חדש שיבוא, שיקנה דירה ב-3 מיליון שקל. זה לא הגיוני. אלא אם כן יש לו בבנק 100 מיליון שקל. אז הוא יקנה. עולה בא מצרפת עשיר, אז הוא קונה. אבל עולה ממרוקו שבאמת משפחה שהיא לא עשירה, איך אתם רוצים שיגיעו לדירה? בחיים הם לא יגיעו לדירה. ואני לא מדבר על דירה במיליון דולר. אני מדבר על מה שהיא אמרה בירוחם, שדירה עולה 400,000 שקל, גם את זה צריך לתת לו. וגם את זה אין לו. סיימנו עם משרד הקליטה. מר חגואל, אני מבקש שתתייחס אם אתה יכול גם למה שאמרתי, הנושא של הקמת הקרן, מה הזמינות שלה, האם זה אפשרי? ממה שאתה יודע, ומהניסיון שלך. וגם לנושא של לתת סיוע ליהודי מרוקו, אם הם צריכים כרגע, על חשבון אותה קרן. מה הכוונה? שהסוכנות, עד שנסדיר את העניין עם הממשלה, תתן איזו השקעה קטנה.

ראשית אני רוצה לברך אותך חבר הכנסת ביטן על שני דברים. אחד שאתה יו"ר הוועדה ועוד לא הייתה לי ההזדמנות להיות פה, אז ברכות, ואין לי ספק שזו הוועדה הכי חשובה בבית הזה, כי היא השער של העם היהודי למדינת ישראל ואתה אמון עליה היום. דבר שני, אני רוצה לברך על עצם הדיון. אני חושב שהקהילה היהודית במרוקו היא קהילה מדהימה, שעברה משבר גדול מאוד. ביחסים מספריים זה משהו שלא קרה בשום מקום אחר, אבל חשוב לומר, שהמשברים האלה כיום, בעקבות הקורונה, קורים בהרבה מאוד מהקהילות היהודיות. גם בקטנות אבל גם בגדולות. צריך להבין, גם צרפת, גם ארצות הברית וגם אנגליה, כמות היהודים שנפטרו- - - בקהילות הגדולות אין לנו את היכולת הכלכלית לעשות את זה. אני עוד רגע אגיד איפה לדעתי עם ישראל שיושב בציון היום צריכים לראות איך אפשר לחזק גם את הקהילות היהודיות הגדולות, כי אנחנו נמצאים במשבר. המשבר הוא משבר עולמי, שיש בו, לנו בארץ אנחנו חווים אותו ברמה הבריאותית וברמה הכלכלית. אחינו בתפוצות חווים אותו גם ברמה האנטישמי שבה מייצרים היום נרטיב סביב העניין הזה של הקורונה, ומעבר לזה, אני צופה יום אחרי הקורונה, שהמשבר יהיה משבר ערכי, משבר שהורים שרוצים לשלוח את הילדים שלהם למוסדות לימוד יהודיים שעולים הרבה מאוד כסף, לא תהיה להם את האפשרות לעשות את זה. וזה ייצור לעניות דעתי, אנחנו הולכים לראות איך פחות ופחות יהודים מגיעים למוסדות חינוך יהודיים בגלל עניינים כלכליים, ייסגרו בתי ספר, ואנחנו רואים פה משבר גדול ביהדות העולם ברמה הערכית, ובהערכות שלנו אחוזי התבוללות, ב-20 השנים הקרובות יעלו ביתר שאת כשכבר היום הם גבוהים מאוד. זה הזמן שלנו, כמו שאמרו פה השרים לפני, לערבות הדדית. אנחנו היום כאן, גם מדינת ישראל וגם עם ישראל היושב בציון כולו, צריכים לראות איך אנחנו מסייעים להם. אני בהחלט חושב שסדר העדיפויות הראשון הוא הקהילות הקטנות,

אל לנו לחשוב, אדוני יו"ר הוועדה, שהקהילות הגדולות לא צריכות עזרה.

אבל אני רק אומר,

אם תבקש הרבה לא תקבל כלום. אני אומר בוא נתחיל ממשהו. לא רק בכסף. אנחנו היום בהסתדרות הציונית העולמית יחד עם משרד החינוך מוציאים מאות, כ-200 שליחים מורים לבתי הספר היהודיים. אם אנחנו נחליט ביחד להוציא 1,000 מורים שליחים שיחזקו את החינוך היהודי בתפוצות היום, זו עזרה שתהיה גם לקהילות גדולות וגם לקהילות קטנות. אני מדבר פה על הצעה פרקטית שיכולה לעזור גם ברמה של ישראל בכך שמורים כאן יהיה להם עוד איזה שהוא אתגר לעשות, ואנחנו לוקחים פה איזה שהוא רעיון ורואים איך אנחנו מחזקים את החינוך היהודי. כי בסופו של יום, יש בעיות כלכליות, ההורים לא ישלחו את הילדים למוסדות חינוך יהודיים, הם יעדיפו לשים את הכסף לאוכל של הילדים. ואם אנחנו חפצים שהעם שלנו ימשיך להיות עם יהודי ואנשים לא יתבוללו לנו, אנחנו צריכים לחזק את הדבר הזה שנקרא חינוך יהודי. וזה האתגר שאני חושב שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו ולהתמקד במשהו מרכזי ולא בעניין של גמ"חים לאוכל או בתי תמחוי או כל מיני דברים כאלה, שפה יש עניינים אוניברסליים שיכולים לעזור. אני חושב שאנחנו פה, גם המוסדות הלאומיים וגם מדינת ישראל, יכולים להירתם לאתגר הזה. תודה. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? בבקשה יהודה. אני רוצה להגיד דבר אחד. בתקופה של הקורונה גם רציתי להודות לגב' אריאל דיפורטו, היא סייעה באמת, - - -- משפחה לארץ, בשיא הקורונה- - - לא שמעתי. משפחה ממרוקו עשתה עליה - - - בצורה טובה ועל זה רציתי להודות לך גם כן. יש עוד משפחה שרוצה לעלות,

הם רוצים לדעת מה מחכה להם בישראל. חשוב מאוד באמת יו"ר הוועדה, לעשות חמ"ל כזה שידעו למי לפנות. אמרתי להם את זה. ראית, לא היה למי לפנות באותו יום. משרד החוץ, זה היה טעות לפנות אליו. אם הייתי פונה אולי למור יוסף זה היה נראה היום אחרת. - - -- של העולים. ראית איזו עליה הייתה מניו יורק, כל החרדים - - - למה פנית למשרד החוץ? כי משרד החוץ טיפל בהחזרה של כל החבר'ה מפרו - - - אתה יודע מה, - - - אמרה לי פה,

'הקונסוליה בצרפת סגורה,

כולם בבית'.

טוב. אני רוצה לסכם את הדיון הפתוח הזה באופן הזה: קודם כל אנחנו מסכימים, אני מדבר על זה כבר כמעט שנה וחצי, אנחנו צריכים להקים איזו קרן, להתחיל ממשהו, שתסייע לקהילות. בעיקר הקטנות אבל אם אפשר גדולות אז אין לי בעיה, כי גם שם יש בעיות. אני מסכים שבנוסף לזה באמת צריך להגדיל את השליחים לבתי הספר, גם ישראלים שמגיעים יש להם יותר ניסיון וגם העלות התקציבית היא עלינו,

ראיתי את השליחים האלה בחו"ל. לא שמעתי ממך שאתה אומר שהסוכנות, ואני מדבר על מצ'ינג עם הסוכנות, לא שמעתי את זה ממך, האוזן שלי כבויה בדבר הזה. עזבת את זה. ברור שבעניין הזה נצטרך לעשות כמו ביתר הפרויקטים, בשלב ראשון לעשות מצ'ינג. אפשר לדעתי בפעם הזאת לקבל תקציבים ממדינת ישראל כי זו בעיה אמתית, ולכן על בעיה אמתית צריך לשים יד בכיס,

ויש לנו את התקציבים, יש לנו יכולת, איך נתניהו אומר? המדינה חזקה כלכלית.

חזקה, אז קדימה. תעזור גם ליהודים בעולם שיש להם בעיה. ואפשר לעזור, וזה לא כסף גדול. יש להם לא רק בעיית חינוך ובעיית רווחה יש להם גם בעיה באבטחה. הקרן שהסוכנות עשתה בעניין של האבטחה הולכת להסתיים, נדמה לי שיש לה עוד שנה ואין יותר כסף. אספו כסף לעניין הזה ובעיית האבטחה היא בעיה ממדרגה ראשונה, בבתי כנסת ובכל מקום, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוזרים. אז אנחנו נטפל בזה גם מול הסוכנות וגם מול שר האוצר וראש הממשלה. דבר נוסף, הנושא הזה של כניסה לישראל, במיוחד במשברים, צריך להתחדד. לא יכול להיות דבר כזה שאין למי לפנות. ויהודה צודק במה שהוא אומר. כולם היו בבית בתקופה, וגם אם רצית לפנות למישהו, לא היה למי לפנות.

כי המדינה הייתה במצב חירום מה שנקרא. צריכים גם מדיניות אחידה. בסופו של דבר מדיניות אחידה לגבי יהודים. אם אזרח ישראלי, במיוחד שיש לו דרכון, שיוכל להכנס לארץ, גם במצבי משבר וגם במצבים אחרים. ואם הוא נשוי ויש לו אישה שבמקרה אין לה, אז מכניסים אותם באופן זמני, כמו שמכניסים כל תייר, והוא יטפל בבעיות של האשרה הזאת בצורה יותר מהירה. לא יכול להיות שהבעל יהודי ויש לו דרכון ישראלי והאישה יהודייה, יכולה לעלות מכח חוק השבות, לא נותנים לה לעלות.

כל המקרים האלה, אין להם אישור לעלות. בזה צריך לטפל ולשנות. ולקראת גל הקורונה הבא שיבוא,

אם לא יבוא עכשיו אז הוא יבוא בחורף, אני לא יודע מה יהיה בחורף. תהיה גם שפעת וגם קורונה ואני מקווה שימצאו בינתיים פתרון לעניין הזה, אנחנו צריכים להסדיר מנגנון מסודר שיהיה וגם הנחיות מסודרות. המשפחות בארץ לא צריכות לרוץ כמו משוגעים לראות עם מי מדברים ומה עושים וזה. אלה דברים שאנחנו נבקש ממינהל האוכלוסין, ולפעם הבאה נזמין גם מישהו ממשרד הבריאות, כי אני רואה שהדבר הזה חופף. תודה רבה לכולם. אנחנו נסגור את השידור וההקלטה. הישיבה ננעלה בשעה 13:35.